בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה. היום 7 באפריל 2020, ונעסוק היום במסגרות חוץ ביתיות של משרד הרווחה בעת משבר קורונה. אני רוצה להתחיל קודם בשני עדכונים. אני יודעת שאנשים שעוקבים אחרי הפעילות של הוועדה ירצו לדעת מה קרה אתמול בלילה או היום לפנות בוקר בשלוש. כולם יודעים שעבר חוק-יסוד: משק המדינה, שבעצם מוסיף לתקציב המדינה כ-90 מיליארד שקל, שכולם יהיו מיוחדים להוצאות לטיפול במשבר הקורונה על כל ההיבטים שלו. שני עדכונים בתוך ההצבעה שקשורים לנושאים, שעלו גם בוועדה או בפניות של הציבור אליי באופן אישי ולוועדה באופן כללי, הוחלט בחוק לאפשר את העברת 500 השקלים מענק לכל ילד במדינת ישראל למשפחות האומנה עבור הילדים ששוהים בחסותם.

זה לא ילך למשפחה הביולוגית אלא למשפחה שאכן מטפלת בילדים, ובימי הקורונה הילדים שוהים אצלם. הדבר השני קשור לתשלומי שכר לצוות הרפואי. בגלל העבודה שלהם בבתי חולים ובגלל העשייה המבורכת שהם עושים בימים האלה במאבק בקורונה הם יצטרכו להיכנס לבידוד. אתמול נאבקנו על כך שהשבועיים שהם נכנסו לבידוד לא ייחשבו כימי מחלה ולא ימומנו על ידי העובד עצמו או הרופא או האחות, אלא ישולמו ויחשבו כימי עבודה לפי ממוצע התורנויות והעבודה שהיו לעובדים בשלושת החודשים האחרונים. זה עבר וזה הוסכם עם האוצר. אני מאוד גאה בזה שנאבקנו אתמול על העניין הזה. אני חושבת שמגיע לצוותים הנפלאים שעושים את העבודה כדי להגן על כולנו לקבל את המגיע להם, ושהם לא יצטרכו לממן בעצמם את ימי הבידוד שהם הוכנסו אליהם בגלל העבודה שלהם. ההסכם יובא לדיון ולהצגה באחת הישיבות של הוועדה מייד אחרי שנחזור מחופשת פסח. בעניין הדיון שלנו היום עלו כמה סוגיות בכל מה שקשור למסגרות החוץ ביתיות, אם זה בקשר לנוער בסיכון, אם זה בקשר לנוער ולילדים שסובלים מאוטיזם. הסוגיות שעלו גם קשורות בכל הנושא של המסגרות האלה והקושי שעומד מולם בימים כאלה גם להמשיך לטפל בחוסים שלהם, גם להיות צוותים מוגנים מהחשיפה להידבקות בקורונה, גם האפשרות של כל הדיון המתקיים בעניין יציאת החוסים לביקורים אצל המשפחות, וחזרתם או אי חזרתם למוסד עצמו ומה זה עלול להביא על המוסד. לא אלאה אתכם בהרבה הסברים מאחר שיש לנו הרבה משתתפים היום שירצו להשמיע את קולם. קודם כול ידבר מישהו מחברי וחברות הכנסת שאיתנו בישיבה, גם חברת הכנסת קארין אלהרר נמצאת איתנו ב-zoom. אני מברכת על זה שאחרי הישארות עד שלוש לפנות בוקר אתם איתנו היום, זה רק מעיד על החשיבות של הנושא בעיניכם. האם תרצו להתייחס לפני שאני מעבירה את זה למי מהמשתתפים?

למצב בתי האבות והמוסדות למבוגרים נתייחס אחר כך. רק אגיד שקיבלתי הרבה מאוד פניות מהורים, והלב פשוט נקרע לקרוא את המיילים שלהם. הם מספרים שאת הילדים עם הצרכים המיוחדים, אם זה אוטיסטים, אם אלו ילדים עם צרכים אחרים, הם כבר שבועות ממושכים לא רואים. אני מבינה שזה איזושהי הוראה שהמטרה שלה להגן עליהם ברמה הבריאותית, אבל צריך להבין שזו סכנה מסוג אחר. גם הילדים וגם ההורים נמצאים במצוקה נפשית אדירה, וצריך לחשוב אם אפשר למצוא פה מתכונת של מיגון, של בידוד כלשהו שיאפשר להם לחזור למוסדות ובכל זאת לראות את הילדים שלהם, כי זה יוצר קשיים נפשיים מאוד מאוד גדולים. אני מסכימה איתך, חברת הכנסת מירב כהן. האמת שיש הרבה הרבה פניות שהגיעו אליי, אבל אחת הפניות מעידה על איזשהו קושי גם של הילדים האוטיסטים כשמסגרות החינוך המיוחד לא מתקיימות. התקשרה אליי אימא שסיפרה שהבן שלה היום נמצא בבית, וגם בגלל החרדות וגם בגלל שהוא לא נמצא במסגרת והוא נמצא בבית כל הזמן הוא התחיל להיות אלים, ואלים מאוד גם כלפיה. כשהיא קיבלה הסכמה מאיזושהי מסגרת חוץ ביתית לקבל אותו לתקופה הזו, כי כל הבית מתמוטט בגלל המצב, הם ביקשו שהוא יעבור בדיקת קורונה לפני שהוא נכנס למוסד. אני יכולה להבין אותם, הם לא רוצים להדביק את החוסים שנמצאים. הבעיה שלא הצלחנו עד עכשיו לסדר לה לעשות את הבדיקה הזו, כי הוא לא עונה על הקריטריונים של מד"א. הקריטריונים של הבדיקה הם שהוא היה במגע עם מישהו שחזר מחו"ל, כל הגישה הזו. זה אחד הדברים שחייבים לדבר עליהם, ועל הקושי הנפשי של המשפחות אם הילדים נמצאים אצלם ואם הם נמצאים בתוך המסגרת.

בשני המקרים יש קושי נפשי עצום, וגם יש קושי לנהל את חיי היומיום של הנוער הזה. בבקשה. נצטרך לדעת מה משרד הרווחה מתכוון לעשות עם הסיטואציה הזאת, כי ברור לכולם שמצד אחד משפט שלמה כזה שאומר שאו שהם במעון וההורים לא יכולים לבקר אותם, וזה יוצר אצלם בעיה נפשית מאוד מאוד גדולה, גם אצל ההורים, אבל בעיקר אצל החוסים, או שהם בבית ואז הם לא מקבלים את כל השגרה שהם רגילים אליה, וגם זה יוצר איזושהי מעמסה מאוד גדולה על ההורים.

בינתיים בלי שום קשר גם על זה צריך לדבר, ממשיכים לשלם, הוראת הקבע של ההורים יורדת כל חודש. על זה אף אחד לא מדבר. אבל זה שאין לאותם אנשים התייחסות מיוחדת, אם זה עם בדיקות קורונה של ההורים, של החוסים,

זה פשוט לא מתקבל על הדעת. הבעיות הנפשיות שקורות כאן,

לכל המשפחות, לכל הסביבה, הבעיות התפקודיות, הבעיות הכלכליות. מרגיש לנו ואנחנו רואים, גם דיברתי עם אנשים שהחליטו שהילד יהיה אצלם בבית, וגם דיברתי עם אנשים שהחליטו שהילד יישאר במעון, הצרות גדולות, הבעיות ייחודיות, והן לא מקבלות פתרון ייחודי ופתרון שמתאים לאותה סביבה. ולכן אני מאוד מאוד מאוד מבקש ומצפה כבר לשמוע מה משרד הרווחה עושה בשביל לשנות את המציאות הזאת, כי הרי אי-אפשר להתייחס אליהם כמו שמתייחסים לכל ילד בכל מקום. נכון, אנחנו חייבים תשובות, בקיצור. בסדר גמור. כמובן שאנחנו מקיימים את הדיונים האלה כי אנחנו תובעים תשובות. אגיד למשתתפים איתנו ב- zoomשמצטברות הודעות בצ'ט, ואני צריכה לדעת אם אלו בקשות להשתתף בדיון. חבר הכנסת קושניר. כבוד יושבת-הראש, אתחיל בלהמשיך את ההישגים שהתחלת למנות של ועדת הכספים אתמול שבאמת התחילה לדאוג לצוותים הרפואיים. דבר נוסף שהוועדה הזאת התחילה לדאוג לו זה שהחיילים הבודדים חסרי העורף המשפחתי יהיו זכאים לדמי אבטלה. אני חושב שזאת עשיית צדק, ובעצם תפקידה של הכנסת לעשות את הדברים האלה. אני באמת רוצה לברך את יושב-ראש הוועדה עודד פורר שבאמת עשה את הדבר הזה. ומענק לקשישים סיעודיים. בהכנה לוועדה הזאת של היום דיברתי אתמול עם אחד ממנהלי כפרי הנוער של ילדים בסיכון, נוער בקצה, ילדים שהוצאו מהבתים בצו, והוא סיפר לי סיפור מזעזע. קודם כול קצת מסגרת, יש 200 ילדים כאלה בארבעה כפרי נוער בארץ, וב-15 במרץ התקבלה החלטה של משרד החינוך להוציא את הילדים האלה מחוץ למסגרת. תבינו את המצב, מחוץ למסגרת זה לפעמים לרחוב, כי לא לכולם יש בתים ולא כולם יכולים להיות בבתים עם ההורים שלהם כי היה צו. שבוע לאחר מכן מישהו התעשת ואמר: אוקיי, בואו נחזיר אותם חזרה. המשמעות היא ילדים שהסתובבו בחוץ, היה להם סיכון גדול להידבקות, כרגע יש בעיה להכניס אותם חזרה לכפרים, כי בכפרים יש עוד אנשים ויש סכנת הידבקות של הצוותים. אותם מנהלים פנו למנהלת מינהל התיישבותי אילנה נוימן במשרד החינוך, היא הפנתה את זה לשר החינוך, שר החינוך פנה למשרד הבריאות, ופה השרשרת נגמרת. אין תשובות. חברים, בסך הכול מדובר ב-200 בדיקות. זה הכול, 200 בדיקות. תבינו, כשהנוער הזה בחוץ הוא גם מסכן את עצמו, הוא גם מסכן את הציבור, הוא גם בסכנת הידבקות, והוא גם בסכנה להידבק. תבינו את המצב הזה. ומשרד הבריאות לא מסוגל לספק 200 בדיקות. אני לא יודע מה צריך לעשות כדי שזה יקרה, כבר פנינו לכל הגורמים. אני מאוד מקווה שמהוועדה הזו תצא דרישה חד-משמעית עוד לפני החג לעשות להם את הבדיקות, להחזיר את הילדים האלה למסגרת. הם עוד לא חזרו. רבע חזרו, אבל כ-150 ילדים כאלה כרגע נמצאים בחוץ, מסכנים את עצמם, מסכנים את הציבור. הם גם בסכנה להידבק וגם בסכנה להדביק. תבינו את המצב,

מדינת ישראל לא מסוגלת לספק 200 בדיקות.

בנוסף לכל הסכנות הקיימות ברחוב. זה ממש מזעזע בעיני, במיוחד שאלו קטינים, שמבחינת האחריות עליהם ועל מה שעלול לקרות להם בחוץ, שזה לא רק הקורונה, גם בימים רגילים יש סכנות בחוץ.

בגלל זה הם נקראים נוער בסיכון, כי יש כל מיני סכנות מעבר להידבקות בקורונה, ואנחנו חושפים אותם לזה. ברשותכם, חברת הכנסת קארין, את רוצה להגיד משהו? אתן לחלק מהמשתתפים לפני שאנחנו מתחילים לקבל תשובות, כי יכול להיות שיעלו נושאים שנרצה שנציגי המשרדים יענו עליהן. אני מבקשת שכל מי שאתן לו את זכות הדיבור יהיו לו שתי דקות להציג בתמצות את הבעיות הקיימות. יושבת-ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני. (הישיבה נפסקה בשעה 10:37 ונתחדשה בשעה 10:42.) סליחה,

עכשיו אנחנו שומעים אתכם, ואני מקווה שאתם גם שומעים

תכתבו בצ'ט למטה, יש לי את הרשימות. אבל אני מאוד מבקשת, כל מי שתדבר או ידבר לשתי דקות כדי שנספיק לקבל תשובות מהמשרד.

בבקשה,

זה קיצוצים, עאידה, משלוש לשתיים. ממש. תשמעי, ברוח הדיון שהתקיים אתמול בוועדת הכספים.

אם אנחנו רוצים

אני רוצה לשים דגש על מסגרות חסות הנוער. הרי יש הנחיות שילדים שמגיעים בני נוער במקרה הזה, לתוך המסגרות, או אחרי יציאה או שהם חדשים, הם צריכים להיכנס

שוב, זה מהווה איזשהו

יש לי פה המון נקודות במסמך, אבל אני בטוחה שהדברים

ולאתר את אלו שצריכים לצאת למסגרות; שתיים, מקומות ייעודיים לבידוד כדי לא לכלוא את הילדים והנוער בחדרים קטנים, זה לא מתאים. שוב, בייחוד במסגרות של חסות,

ראש הממשלה אתמול הבטיח 10,000 בדיקות ביום.

אי-אפשר לעשות 2,000 בדיקות בשביל להכניס את הילדים האלה למסגרת? באמת, הדבר הזה נשגב מבינתי.

אבל אם תיתנו לי לנהל את הדיון בצורה מסודרת נוכל לשמוע,

ולא סתם להתכתש ולא לשמוע אחד את השני.

אני מאוד מבקשת,

לצערי הרב, מעכשיו והלאה אני לא אוכל לתת לו אחר כך זכות דיבור,

אדוני, אני מבינה שסיימת לדבר, או שיש לך מה

כשעדיין משרד הרווחה לא הפיץ את ההודעה הזאת, שמי שלוקח את הילד שלו הביתה לא מחזיר אותו בכלל עד גמר סיפור הקורונה.

לא מוכנים לקבל את הדבר הזה מסיבה מאוד פשוטה,

אנחנו כל הזמן מבקשים שהילדים האלה יהיו שווי זכויות לשאר האזרחים,

תודה רבה.

מזמינה כל אחד מכם גם לפנות אליי ברמה האישית, ככל שיש איזשהו עניין משפטי. יש לנו דיון, יש לך נקודות לדיון הזה? בבקשה. כן, יש גם נקודות לדיון הזה.

הוצאות חוץ ביתיות, הוצאות חירום, כמובן במתכונת מצומצמת של שופטים שעובדים במסגרות חירום. בתי המשפט לנוער עובדים במתכונת רגילה. אם יש איזושהי בעיה או עניין משפטי לא פתור אנחנו

תודה רבה לכם, וחג שמח לכולם.

בעצם זה אפילו לא כרוך בהרבה משאבים נוספים,

אני גם מסתכלת על היום שאחרי. הקפאנו את כל הגיוס והאבחון של משפחות אומנה חדשות. נמצא

האוכלוסייה שלנו מוחלשת ופגיעה יותר מבחינה רפואית מעבר לעניין שיש מוגבלות שכלית. ואני מצטערת להגיד ליאיר גולדמן שעל כן המוגנות כאן גוברת על חופש הבחירה כשזה נוגע בחיים ומוות.

בבקשה לדאוג לזה בצורה מסודרת. אנחנו מציעים להעביר את הדיירים מארבע הקירות שלהם בצורה בטוחה, ברכב עם איש צוות, לצאת החוצה עם הרכב, לעשות סיבוב כדי קצת לאוורר

קיבלנו הנחיות ממנכ"ל משרד החינוך שמערכת החינוך עומדת להיות מושבתת, כמו שאנחנו תמיד עושים, יש תמיד תלמידים שנשארים בפנימיות כאלה משום שאינם ברי פינוי

אני מדבר על נוער בסיכון שנמצא על קצה הרצף,

זה לא נעל"ה וזה לא אנשים אחרים.

יש תנאים לחזרה רק שהם מסרבים לחזור. כמו שאמרתי גם בדבריי, כמובן שאני לא בא בטענות למשרד החינוך, אני יודע שאתם עושים את המקסימום. מתי פניתם למשרד הבריאות עם הדרישה

תודה לך,

נדאג לקבל תשובות עכשיו ממשרד הבריאות בכל הנושא של הבדיקות האלה, מתן בדיקות לפני כניסה בחזרה למסגרות.

תכף נשמע תשובות. אני מתנצלת על זה שאני צריכה לעבור הלאה כדי להשמיע עוד קולות.

ארגון בזכות, נעמה לרנר, בבקשה, בשתי דקות. תודה רבה. קודם כול הצעת החוק שמנסה להעלות משרד הרווחה בהקשר של מתן כוח יחיד לשר הרווחה כדי למנוע ביקורים של הורים היא בלתי נסבלת ובלתי אפשרית וצריך למחוק

אנחנו יוצאים לפגרה של שבוע. בואו נקווה שנחזור ולא יהיה צורך בחקיקה הזו, אבל בינתיים זה מיושם. אנחנו מאוד מאוד מאוד מקווים. אנחנו עוקבים אחרי

אני רק רוצה להגיד משהו על הנושא של אמצעים דיגיטליים. אין אמצעים דיגיטליים במסגרות.

להם במקרה אולי פלאפון שיש בו אפשרות לשיחת

אי-אפשר לקבל את הפירוט הזה.

בבקשה, ענת. תודה. בשלב הזה אנחנו עושים את זה רק לפי האינדיקציה הקלינית והאפידמיולוגית, וזה גם נכון

מה בדיוק המצב? התקנות, וגם אנחנו אומרים שמותר לבקר אבל במידה. מבקר אחד בכל פעם, ממוגן כמו שצריך. אין בעיה עם הביקור בהקשר הזה. אף אחד לא שמע על זה, אף אחד לא קיבל תשובה

בוקר טוב,

מצטערת להגיד, יש פה קצת בלבול של אוכלוסיות. אני אחראית על 6,500 ילדים של ילד ונוער במשרד הרווחה,

החל מהיום שהתחיל הסיפור של הקורונה הם אפילו המשיכו לעבוד גם בשעות

גברתי יושבת-הראש, יש פה בלבול בין שתי אוכלוסיות,

ואני עונה לך על אוכלוסיות של ילד ונוער בסיכון, של מינהל שירותים אישיים וחברתיים. ליליאן יכולה לעלות ולתת את

זה בעניין נוער בסיכון. זה פנימיות ילד ונוער.

אני חייבת גם להגיד שאפו גדול למנהלי הפנימיות של משרד הרווחה שלמרות שלא היה בית ספר ולמרות שלא היה כלום המשיכו להפעיל את

וניסינו להתאים אותם למסגרות שלנו לאור הצרכים הייחודיים של המסגרות שלנו. אין לי ספק שכאן עובדים שני דברים

שההורים בינתיים לא יודעים שיש גם את האפשרות לערער על החלטת מנהל המוסד ולבקש? אתמול הוצאנו הנחיות ברורות שוב ותיקונים, כולל הפרדה של אוכלוסיות של בתים קטנים, דירות בתפקוד

אני מבינה שממשרד הרווחה הגישו הצעת חוק,

הם מבקשים את זה עכשיו, האם יש להם את הסמכות למנוע את

את אומרת שבנוער יש למנהל את הסמכות או למשרד למנוע את הביקורים?

מדייקת. לגבי הסיפור של מעונות חסות הנוער,

וגם יש למנהל מעון או למנהל מעון נעול אפשרות לקבל רשות

ליאת, אנחנו לא שומעים אותך טוב.

כבר היינו בסיבוב של ההנחיות, קיבלנו את ההנחיות ממשרדי הרווחה, וכתבנו מכתב מאוד מפורש ליועצת המשפטית של משרד הרווחה בעניין הזה. אנחנו מייצגים

שלא נדבר על חג הפסח, לא רואים את הילדים שלהם למעלה מחודש וההנחיות הן חד-צדדיות. זה פשוט לא נכון. זה מה שקורה לנו בפועל,

אני יודעת מה אני רואה

הוצאנו אתמול הנחיות חדשות.

לדברים. הוצאנו אתמול הנחיות חדשות נוספות שהפרדנו בין הפרדה לבידוד. בבידוד התנאים הרבה יותר נוקשים, הפרדה זה ניסיון למנוע מגע בין אחד לשני ככל

כבר יש לנו שם שאליו ירוכזו כל הפניות. לגבי קצבאות, שיפוי, דווקא האוצר מאוד נדיב איתנו בתקציבים. הוספנו המון תקציבים, כולל שיפוי עובדים

כולל הפרדה ולא בידוד ומה זה אומר אני

לצוותים אני מבקשת לקבל אותן עוד היום אלינו, כי אני בטוחה שזה כתוב

כל הכבוד.

אמרתי לכם, תנו לי לנהל, בסוף יצאו דברים טובים. פשוט זאת הבשורה הכי טובה ששמעתי בחיים שלי לחג. כל הכבוד.

כי שמענו ייעוץ משפטי, שמענו את המשרד, להודיע לנו בוועדה. אפשר להגיב? דיברת כבר, אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה,

אני רק רוצה להגיד

אז בזה אני מסיימת. אני מבקשת להעביר אלינו כמה שיותר מהר את כל הבקשות

כמובן כל הנושא של החרגת צוותים גם בקהילה וגם

סתם לסבר את האוזן, כשפרץ המשבר אז היה ברור למשל שאין ציוד.

אין אקווג'ל, אין כפפות, אין כלום. אז פניתי למשרד הבריאות ואמרו לי פחות או יותר,

ואין עדיין כתובת ברורה מי מטפל בזה משרד הרווחה,

אין כתובת ברורה, אין הנחיה. ואני מדברת עם מנהלי בתי אבות שאומרים: אנחנו נלחמים בתחנות רוח, יש פה צונאמי ואנחנו לא מבינים מול מי אנחנו

ייתכן שבאמת יש הרבה יותר מזה, אבל זה גדל מיום ליום בקצב ממש מדאיג. אני עוברת לשקף הבא שבו ניסינו קצת למפות. תראו את מס' הדיירים, תראו איזה ריכוז של אנשים מבוגרים במקום אחד: 600 דיירים,

זה נחמד, יש לנו עם נהדר, אבל מדובר פה בחיי אדם, והחיים שלהם באמת לא שווים פחות. תודה רבה, חברת הכנסת.

מה שמאפיין את כל העסק ביחד זה שאין שום יד שמנהלת את הדברים ואין לנו למי לפנות, ואין אפילו איזו תוכנית איך מתמודדים עם שגרת הקורונה הזאת. נכון להיום אימא שלי וכל הדיירים שם בסוג של בידוד.

איך הם יכולים להתמודד עם זה?

כמה זמן זה ייקח? זה לא

קודם הייתי אומר לה: צאי החוצה,

תישארי סגורה. זה רק עניין

מאיגוד בתי אבות מר רוני עוזרי, בבקשה.

קודם כול אני אתאר בקצרה במס' שניות את השגרה, ולאחר מכן את המצוקות. השגרה היא כזאת שאנחנו במצב שבו עושים את המרב למען

לעיתים אומרים: תפנה לרופא המחוזי בלשכת הבריאות. פונה לגריאטר מחוזי, את פונה אליו, הוא על

אולי אני אעשה סלקציה, אני אתן לכם תשובה

אני תכף אגיב לזה, ויש לי בשורה.

אבל זה לא פתרון.

אתם רוצים שיפוי או לדאוג להביא לכם מיגון?

אני מדבר בשוטף,

לדאוג להביא לנו את חומרי המיגון. אין הבדל בין בית חולים שערי צדק לבית אבות "נווה

צריך לדעת שההנחיות האלה גם משתנות מעת לעת, כי לגבי תקופה מאוד ארוכה נאמר לשמור בעיקר על היגיינה של רחצת ידיים ולא צריך להיות עם מסכות כירורגיות בעבודה

המעונות לתשושים באחריות הרווחה, ולקחנו את האחריות על כל המסגרות הבריאותיות בנושא של אספקה של הציוד. לפני כשלושה שבועות, ממש עם תחילת - - - נתנו ממש בדחיפות,

לגבי המסגרות של הרווחה, משרד הבריאות לא יכול לספק את הדברים האלה לכולם. ועכשיו אגיע למקרים, ואני רוצה לשתף.

יש כ-270 בתי חולים סיעודיים, 100 מעונות לתשושים,

אתן את התשובות בנקודות בלי לפרט. הכתובת היא חד-משמעית. ברגע שיש חשד להידבקות בקורונה צריך לפנות לרופא המחוזי, וזה נכון לכל המסגרות. לרופא המחוזי יש סמכות בשיקול דעת מקצועי אפידמיולוגי והוא עושה הרחבה של בדיקות הקורונה לפי ההנחיות החדשות שמיוחדות למקומות האלה.

אני מסכימה, אבל יש שיקול דעת משמעותי. צריך לזכור עוד משהו, הבדיקות בדרך כלל הם Game Changer, אם זה חיובי אני עושה כך, ואם זה שלילי אני עושה אחרת. פה זאת לא התמונה. מי שמחליטים שיש חשש והוא צריך להיות מבודד צריך להתייחס אליו כאילו הוא קורונה חיובית עד שלא מוכח אחרת, והוא לא גומר את שבועיים הבידוד. עצם הבדיקה לא תשנה את זה. עם זאת, הרחבנו את היקף הבדיקות. בדיורים המוגנים עשו את זה בהרחבה מאוד משמעותית, רוב הבדיקות היו שליליות, וטוב שכך. אבל היה גם מקרה שבן אדם הקל על עצמו, ובתום השבועיים כשהוא חשב שהוא לא חולה, הופיע חום, והוא כן היה חולה. ולכן אני אומרת שצריך מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה. יש היום הרחבה מאוד משמעותית של הבדיקות באירוע של התפרצות, אבל זה לא ל-100% העובדים והמטופלים, אלא לפי שיקול דעת מקצועית של הרופאים המחוזי. ובכל מקרה ומקרה גם אני מדברת איתם כי יש את הצד שאני מכירה את המקומות הגריאטריים, ואת הצד שלהם של שיקול הדעת המקצועי והאפידמיולוגי. בנושא כוח אדם, בגלל שאין זמן אגיד את זה, זה לא סוד, כל המערכת הזאת סובלת מחוסר כוח אדם באופן רגיל. כרגע הדבר הזה נעשה עוד יותר משמעותי בשגרה ברגיל. יש כתובת אחת, רוב בתי החולים הגריאטריים, כמעט כולם, בקשר יומיומי עם האגף, חלקם אפילו איתי, ונותנים דיווח יומיומי. אני יכולה להגיד מה גודל אחוז חוסר כוח אדם שיש להם של מטפלים ושל אחיות. אני יכולה להגיד לכם עכשיו שלבין 13 ל-15 מהמוסדות יש חוסרי כוח אדם של מעל 20%, וזה מאוד בעייתי ומאוד רציני. ברגע שיש אירוע של התפרצות של מחלה אז באמת יש לנו אירוע משברי כשחלק מהצוות חולה ויוצא לביתו, חלק מהצוות מבודד וגם הוא יוצא, ובצוות שנשאר יש עכשיו נושא חדש שהוא חרדה מאוד משמעותית מהקורונה. בעניין מחסור בצוותים, קיבלתי הרבה פניות מאחים ואחיות מוסמכים כבר מחודש ספטמבר שהם לא מצליחים למצוא מקום עבודה. הם אמרו לי שמשרד הבריאות דאג לתת הסמכה זמנית לאחים, לסטודנטים לסיעוד שהיו צריכים לעבור את הבחינה בתחילת החודש או בעצם אתמול ב-6 באפריל. אנחנו לא מבינים למה היו צריכים את ההסמכה הזמנית כאשר יש לנו הסמכה ואנחנו לא מוצאים מקום עבודה. אם יש מחסור במוסדות האלה, כולל מחסור באחים ואחיות בממדים כאלה של 20%, איך אפשר עכשיו לגייס צוותים ולהכניס אותם ישר? מה משרד הבריאות עושה במקרה הזה? מינהל סיעוד ריכז אצלו את כל השמות של האחיות המוסמכות והמעשיות שפנויות לעשות עבודה כזו, וגם יש לו קשר עם כל הסטודנטים לרפואה ולסיעוד, וגם למקצועות בריאות אחרים, ובכל מקרה שהיה צורך במשבר הפנינו אנשים ספציפיים וגם פנינו בצורה משמעותית לחברות התעסוקה. יש פה שני דברים, אחד, לצערי הרב, למרות שאלה אנשי בריאות, ברגע שהם שומעים שזה מוסד עם ריכוז של אנשים זקנים, ובמיוחד אם היה שם אירוע של קורונה, הם פשוט מסרבים. בחלק מהמקרים של מנהלים שהזכרתם פה היה דיון עם המנהל, תזכרו שזה מקום פרטי, ובעצם התנאים שאמרו להם,

אתם צריכים לעבוד חודש בתוך המקום ולא לצאת ורק אחר כך נחשוב אם נמשיך להעסיק אתכם. אז אנחנו לא המעסיקים שלהם, מנהלי בתי האבות שמרביתם פרטיים או ציבוריים הם המעסיקים. אנחנו רואים שיש פה בעיה ושאנחנו צריכים לתת פתרון.

מאתמול יש קבוצה שאנחנו גם יחד עם המל"ל, ויחד מול משרד האוצר, ובתוך המשרד עם הנחייתו של המנכ"ל, לעשות כמה צעדים שאני מקווה שיסייעו לזה. אחד, תמרוץ חד-משמעי למוסדות כשצריך להגיע אל העובדים כדי לתת שיפור במשכורת ובעשייה של כל המטפלים והאחיות שעובדים היום במוסדות בכלל, ועוד יותר לאלה שבמוסדות עם קורונה. זה תהליך שכרגע עובדים עליו גם בצד המשפטי וגם מול משרד האוצר. בצד השני, ראינו שלמרות שאנחנו לא המעסיק של עובדים במערך הסיעודי, אבל אנחנו עושים מה שקראנו לו קבוצת התפרצות. אנחנו רוצים ליצור מצב שתהיה לנו קבוצה, נצטרך יותר מאחד, של אחיות ומטפלים שנקבל ונכשיר, אולי דרך חברה של מיקור חוץ, עדיין זה לא ברור. ובכל אירוע שיש לנו מקרה של התפרצות, לשמחתי הרבה אני יכולה להגיד שזה לא יותר משבעה או שמונה מוסדות מתוך 270, שימו לב לסדר גודל, וכמה הצלחנו לשמר את זה עד היום.

תודה רבה. סליחה, יש דבר שרציתי לשאול אבל המשכת לדבר ולא שמעת את השאלה שלי. כשדיברת על ציוד מגן אמרת שאתם מספקים לבתי חולים סיעודיים, הרווחה צריכה לספק לשאר המוסדות ששייכים לה, כך אמרת?

אז משרד הבריאות לא דואג למוסדות האלה? אתם משאירים את זה בידיים של הרווחה למרות שהאחריות הבריאותית היא שלכם על כל המוסדות? המקומות האלה ככללם כולם מקומות פרטיים וציבוריים, חלק מהציוד גם את המיטות אנחנו לא מספקים, אנחנו חושבים שזה - - - גם בתי החולים הם בתי חולים פרטיים, יש בתי חולים פרטיים שאתם מספקים להם ציוד מגן. אני לא מדברת כרגע על שאלת הליווי. כרגע הציוד שניתן ממשרד הבריאות הוא רק למערכת הבריאות. אני יכולה להגיד שבמקרה ההתפרצויות העברנו בצורה יזומה בהחלטה של האגף לגריאטריה ציוד לדיור מוגן שהייתה בו התפרצות ולמחלקה לתשושים שהייתה בה התפרצות. יש נציגים מהרווחה כאן ואני חושבת שהם יכולים לענות על זה. תודה לך, ד"ר. אורה לילינטל מבית האבות הבולגרי. שלום לכם, אתמקד בצורה מאוד קונקרטית בבעיות שיש לנו ובעזרה שאנחנו יכולים לקבל באופן מיידי, וזה חיוני, מעבר לדברים ובנוסף לכל הדברים שחברת הכנסת מירב אמרה. לגבי בדיקות, במוסדות שבוודאי ובוודאי התגלתה בהם קורונה היינו מבקשים לתת עדיפות לבתי אבות כמו לצוותים הרפואיים של בתי החולים. אין שום סיבה להפריד בתי חולים וצוותים בבתי חולים וצוותים ואחיות בבתי אבות שמטפלים בהם ויש בהם התפרצות קורונה, וגם כאלה שאין בהם התפרצות קורונה. עדיפות חייבת להיות לבתי אבות ולצוותים כמו לצוותים ולרופאים בבתי חולים. כיום כשעושים את הבדיקות האלה התשובות מגיעות תוך 48 שעות. אני מבקשת, זה לא לעניין, התשובות צריכות להיות תוך זמן קצר, כי יכול להיות שעובד או מטפל נמצא נגוע והוא מסתובב וממשיך להדביק מטופלים אחרים. צריך למנוע את כדור השלג הזה. אני מבקשת לסמן את הבדיקות האלה, את המבחנות האלה בתו זיהוי שיקבל עדיפות עליונה. העניין של הבדיקות נקלט טוב מאוד עכשיו בדברים. בואי נעבור לנקודה הבאה. אני ממשיכה. אם מסמנים את המדבקות בבתי חולים ובבתי אבות בצורה מיוחדת תהיה להם עדיפות, זה לא כמו הדרייב אין, כי שם יש מקור שיכול להתפשט. הבדיקות שעושים לצוותים - - - גברתי, בכל מקום זה יכול להתפשט, ואני מבינה את הצורך. בואי נעבור לנקודה הבאה. הסיכון יותר גבוה. אני ממשיכה. נקודה נוספת. אחלק את זה לשניים, הנושא של מחסור בכוח אדם, דיברו על זה באריכות, לא אאריך. הצוותים אצלנו מבודדים, ברגע שהתגלה איזשהו אדם שנגוע בקורונה מכניסים לבידוד את הצוותים של המטפלים ואת הצוותים הרפואיים. אין לנו אפשרות לתת מענה של טיפול יומיומי לדיירים ולחולים הסיעודיים. אין לנו אפשרות כזאת. עד שיוקם הכוח הזה שהיא מדברת עליו, של קבוצת התפרצות, רבותיי, זה צריך להיות במיידי. אנשים ומטפלים שהם בסדר פוחדים, הם יכולים לצאת, והם עוזבים את בתי האבות כי הם פוחדים, יש להם ילדים ומשפחות. מבחינתם זאת מדגרת קורונה. הם פוחדים להביא את זה הביתה והם נוטשים ועוזבים את בתי האבות. תבינו את זה, אין מי שיאכיל, שינקה, שירחץ את החולים. גברתי, אני מאוד מבקשת, אנחנו כבר מדברים על זה בשעה האחרונה ואנחנו מבינים את הבעיות. להזכיר אותם נקודתית ולעבור הלאה. את צודקת.

אנחנו חייבים סיוע גם בלוגיסטיקה שהוא קריטי. יש לנו בעיות שבר, בעיות תחזוקה. אנשים שהיו צריכים לטפל בתחזוקה נכנסו לבידוד. אין תשובות של תחזוקה. סיוע במטבח, אלה דברים שפיקוד העורף יודע לעשות במיידי, בלוגיסטיקה בצורה הטובה ביותר. סיוע במטבח, עובדים נכנסו שם להסגר, אין לנו מי שיטפל בנושא של המטבח, שיבשל. סיוע בניקיון, להוציא דברים, אני מדברת על לוגיסטיקה.

בגלל קיצור הזמן, אני יכולה לענות על זה תשובה אחת קטנה? יש לזה מענה. אני רוצה שתבינו את הבעיה, רבותיי. אתן את זכות הדיבור. אני רוצה לסיים, ואני מבקשת לעבור מהר מאוד על הנקודות, ואם תהיה תשובה אני אתן להשיב בסוף. בבקשה. תודה. העברת אמצעי מיגון, ציוד שצריך להגיע אלינו בשוטף, לא חד-פעמי, לא בנדבות, לא בתרומות. על אחת כמה וכמה במקומות - - - למי אתם שייכים? אנחנו שייכים למשרד הבריאות. הארגון שלי הוא מוסד ששייך למשרד הבריאות, וזאת עמותה לא למטרת רווח, זה לא גוף פרטי, אבל זה לא משנה, אני מדברת על כל בתי האבות כרגע. אמצעי מיגון לא צריכים לעמוד בתור פושטי יד, לא צריכים לבקש, לא צריכים להתחנן. במיוחד ובמיוחד אני מבקשת הדגשים על מקומות שבהם כבר התגלתה קורונה, שזה יגיע באופן שוטף. בעיות שבר, הסברתי, תחזוקה, יש פיצוץ של צינור מים, אנשי התחזוקה אצלנו בבידוד. אמרנו את זה. בואי נעבור הלאה. סיוע בהעברת דברים. לא נותנים למשפחות להיכנס, לא נותנים להם לראות את היקירים שלהם. באות משפחות וניגשות ומבקשות מהשומר להעביר דברים, או שזה אוכל או שזה תרופות או שזה כביסה או שזה דברים אחרים, השומר הזה לא מסוגל לקבל את הדברים האלה, לעזוב את המשמרת שלו או שצריכים לקרוא לעובדים מאותה מחלקה שירדו במקום שהם יטפלו בקשישים. פיקוד העורף, אם יש שם חיילים, אם יש שם אנשים, הם יכולים לעשות את הדברים האלה בקלות, להיות הגורם המעביר ונותן שירותים. מעבר לכך, רבותיי, הצוותים מפוחדים, חלק מהם עוזבים את בתי האבות כי הם לא רוצים להידבק, כי הם יודעים שזאת מדגרה. אם יש נוכחות של הצבא, של פיקוד העורף, אנשים שרואים שיש מדים, שיש מישהו שם, מרגישים שהמדינה לא נטשה אותם. יש בזה ביטחון אדיר. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה העדפה במד"א להעברה לבתי חולים או למלוניות. יש אצלנו מטופל שהתגלה - - - הבנתי. אני מתנצלת, אני חושבת שמה שחשוב זה שהנקודות יועברו. כבר דנו בנושאים ואנחנו מבינים, ברגע שאת אומרת עדיפות ממד"א להעברה אנחנו מבינים במה מדובר. אני פשוט צריכה לקבל תשובה. ד"ר אירית, אמרת שיש לך תשובה. לא אענה נקודה נקודה, אבל כל הדברים שהיא אמרה אלו דברים שיש להם מענה ופתרון וגם עם פיקוד העורף - - - אני לא מבינה, אם יש לזה פתרון אז למה אנשים מציפים אותנו? אני יושבת בחמ"ל של גריאטריה משמונה בבוקר עד שמונה בערב. כל הכבוד, אבל בינתיים השטח אומר שזה לא מגיע אליו. סליחה, אני חושבת שהיא רצתה להעלות אותם והיא העלתה אותם, אנחנו עם הבולגרי מאתמול עד היום מדברים כל שעתיים. הבקשות שהיא העלתה פה לא הועלו. אני מבקשת בכל פנייה לאגף להעלות את כל הבקשות, גם על דברים שהם לא בריאותיים אנחנו עובדים. ומה שנאמר כאן נאמר בשביל להגיד. זה לא הועבר אלינו, לא הבקשה של התחזוקה, לא הבקשה של המזון, לא הבקשה של דברים.

עם פיקוד העורף יש תוכנית - - - אני מתנצלת, אבל יש נושא למשל שהתייחסת אליו קודם, זה עניין המחסור בצוותי חירום, ולא הצלחתי להבין איך אתם תורמים לפתור את הבעיה במחסור בצוותים. אמרת לי שהאחראית על הסיעוד ועל זה, אבל אתם לא עושים את המיידי שהוא השמות להכנסת צוותים. אני מבינה שהנושאים האחרים אם עלו או לא עלו, אם את שומעת על זה פעם ראשונה אז אני מתפלא, כי אני לא בתחום ואני לא אחראית. אני כבר שבוע שלם שומעת על הבעיות האלה, ולא במקרה ביקשתי כותרות ולא הסבר פרטני. - - - אני מבקשת, בינתיים אני מדברת.

ואת לא נותנת לי לענות. אני רוצה להגיד לגבי כוח אדם - - - לא סיימתי לדבר, אני מתנצלת, אבל זה בלתי אפשרי. נתתי לך כרבע שעה לענות מקודם, לא הצלחתי לקבל שום תשובה ברורה לנקודות שהועלו. חוץ מזה שצריכים לחזור לרופא המחוזי לא הבנתי כלום. לגבי צוותי חירום לא הבנתי, אלא שאתם הולכים לבנות איזשהו צוות חירום. זה לא פותר את הבעיה העכשוויות, את המחסור הקיים. כולנו יודעים שקיים מחסור. את הבעיות האלה אני שומעת כבר שבוע מכול מיני אנשים, ממנהלי בתי אבות, מחברי וחברות כנסת, לא במקרה אני מכירה את הבעיות האלה, וביקשתי לקצר. אני מבקשת ממך, גם בגלל שאנחנו צריכים לסיים את הישיבה הזו, ובגלל שניתנה ההזדמנות לקבל תשובות ולא קיבלנו, אני רוצה תשובות כתובות ברורות עד מחר בבוקר בעניין של איך פותרים את הבעיות האלה. אני רוצה עכשיו לפנות לנציגי פיקוד העורף שנמצאים איתנו. אני לא הנציגה של פיקוד העורף, אני הנציגה של הצבא של חטיבת המבצעים, אבל אדע לייצג לכם מה בעצם הצבא עושה. אסקור בפניכם את הדברים שאנחנו עושים. שרית, חשבתי שיש מישהו שהגיע לייצג את פיקוד העורף, אני מבינה שזאת את. אני מייצגת את הצבא, אני יכולה לייצג גם את פיקוד העורף. תסלחו על הבורות של הערבייה בדיון הזה. פשוט הם התפלאו למה שאלתי אם את מייצגת את פיקוד העורף או מה בדיוק, אז הסבירו לי שזה אפשרי. אמרתי שהידע שלי בתחום הצבא ופיקוד העורף הוא אפסי. בבקשה. קודם כול אנחנו מקבלים את כל הדרישות לסיוע דרך המל"ל - המטה לביטחון לאומי, ופיקוד העורף עובד בשיתוף פעולה גם עם משרד השיכון, גם עם משרד הבריאות, וגם עם משרד הרווחה. את כל המידע על הצרכים אנחנו מקבלים מהמל"ל, והוא זה שמגדיר לצה"ל מה מהמשימות שהוא צריך לעשות. אגע בתוכנית שקוראים לה "משמרות זהב", שאני מניחה שכבר שמעתם עליה. זאת תוכנית שהמטרה שלה לתת מענה בכמה תחומים.

הרשויות המקומיות והמשרדים שציינתי מקודם מיפו את כל בני ה-70 פלוס ללא עורף משפחתי שצריכים סיוע. הסיוע יכול להיות לדוגמה, להגיע עכשיו ולהביא מזון עד לבית של אותו בן אדם שזקוק לזה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני זה מקבצי דיור, שאני מניחה שהנוכחים בדיון יודעים מהם אותם מקבצי דיור. אנחנו מגיעים עם קצין, שניים עד ארבעה חיילים לאותו מקבץ דיור, מסייעים בכל מה שצריך. אם צריך עכשיו להביא אוכל אז אנחנו מביאים אוכל, אם הדייר רוצה שנקנה לו משהו,

אם זה מזון, אם זה כל מוצר צריכה אחר, החיילים שלנו עושים את זה. הדבר הנוסף שהתחלנו לעשות החל מאתמול זה אותם מוסדות גריאטריים שקיבלנו את הרשימה שלהם, אתמול מיפינו והגענו כמעט לכל המוסדות, נפגשנו איתם, הבנו מה הצרכים, גם שם בעיקר סיוע של מזון, סיוע לוגיסטי. הגעתם רק לגריאטריים? ולכל הגריאטריים בארץ? כמעט לכל המוסדות בארץ הגענו. היו מקרים בודדים שאנחנו גם יודעים איפה, שלא הצלחנו להגיע, באמת מנסיבות מינהלתיות. אבל היום כל הצוותים - - - אפשר לדעת כמה כיסיתם באחוזים? אם את רוצה אני יכולה להעביר לך את הנתון המדויק, אבל עד אתמול בערב הנתון שקיבלתי קרוב ל-300 מוסדות שחברנו אליהם ושנפגשנו שם, ובדקנו מה הצרכים. חשוב לי להגיד לגבי המוסדות הגריאטריים שהגענו אליהם, גם למקבצי דיור, בחלק מהמקומות אמרו לנו: תודה רבה לצבא הגנה לישראל, אנחנו מאוד מעריכים את זה, אבל אנחנו לא צריכים את הסיוע. בכל מקרה יגיעו היום לאותם מקומות. כשאת אומרת שאלו רק מוסדות גריאטריים, מה עם בתי אבות? הרשימה שקיבלנו היא ממשרד הבריאות וגם ממשרד הרווחה, ואנחנו עוברים בכל אותם מוסדות שקיבלנו בצורה רשמית את הצורך להגיע אליהם. אנחנו גם יכולים להעביר את הרשימה. אני מבינה שיש כ-720 מוסדות. גריאטריים רק 270. 270 גריאטריים, ויש בתי אבות, ויש את הדיור המוגן שאת קוראת לו מקבצי דיור. אשמח לקבל אחר כך דיווח לאן הגעתם וכמה זה באחוזים מכלל המוסדות הקיימים.

למשל, הייתה בקשה מאוד ברורה מבית אבות בולגרי, זה נכון? שמעתי אותה. לצוותי חירום בעניינים שקשורים ללוגיסטיקה, מטבח, אחזקת מבנה, להעברה של דברים ונתינת שירות. בעצם זה בדיוק השירותים שאתם מציעים במצב הקיים. האם אני יכולה לסמוך עלייך,

שתיצרי קשר עם בית האבות הספציפי ותציעי את השירותים שלכם? אני רוצה לדייק את הדברים. אנחנו מקבלים הנחיות מהמל"ל על פי הדירקטיבה שהם מקבלים מראש הממשלה למה אנחנו עושים ולמה אנחנו לא עושים. חשוב להגיד את זה. להביא מזון, אנחנו מביאים. כמו שנאמר פה על ידי ד"ר אירית לקסר, אם משרד הבריאות רוצה שנעביר ציוד מיגון לאותם מוסדות, זה ציוד מיגון שמשרד הבריאות רכש, יש לו אותו במחסנים והוא רוצה שנעביר, אנחנו נעביר; אם צריך סיוע בכל מה שקשור לצרכים מנטליים, אנחנו נעזור, אם צריך שננייד אנשים ממקום למקום, נעשה את זה. במוסד שהתגלה בו חולה קורונה, הגענו עם צוות, עזרנו להזיז מיטות מצד אחד לצד שני וטיהרנו בצורה מקצועית. כל הכבוד, אבל, שרית, תני לי כדי לקצר לך את הדרך. אי-אפשר לעבור עכשיו על כל רשימת הדברים הנפלאים שאתם עושים מקוצר הזמן. בגלל שביקשו ממך לייצג את פיקוד העורף בדיון הזה, ונעביר מכתב מסודר, נרצה לדעת, בצרכים שמעלים במיוחד בתי אבות, שנקבל את המידע שלך לאן הגעתם ומה סוג הפעילות שעשיתם. נרצה לדעת את סוג הפעילויות שעכשיו יש בהם בעיות בבתי אבות או בבתי חולים גריאטריים, כמו כל הנושא של הלוגיסטיקה ודברים אחרים. נבקש לקבל תשובה כמה שיותר מהר אם זה ביכולתכם לעשות את זה, ולעזור למוסדות האלה במצב החירום הזה, ואז לעשות את הקשר עם המוסדות ולהודיע שאתם יכולים לעשות את הדברים האלה. אני מבינה שאת לא מחליטה בעצמך איזה סוג של פעילות תוכלו לעשות, אז אני מעלה את זה בכתב, ועכשיו אני מבקשת ממך שתעבירי את זה, ונקבל תשובה סדורה. אני מאוד מקווה שזה יקרה מחר ושלא נחכה עד אחרי פסח כי זאת תהיה תקופה קשה שתוכלו לעזור בה.

אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, ברשותך. אני חושבת שהדבר הכי חשוב באותם מוסדות שאתם מדברים עליהם זאת בקרת הכניסה. זו מבחינתנו אחת המשימות המרכזיות, להיות בכניסה, לתשאל את האנשים שנכנסים. בעתיד כשיספקו מדי חום, גם למדוד חום לאנשים כמו שעושים בצבא. לכל בתי האבות כבר אי-אפשר להיכנס חוץ מהצוותים, וזה עוד נושא, והם עושים את הבדיקות בעצמם. אני חושבת שיש פעילויות אחרות שמן הראוי, כמו שנשלח לכם, לשאול ולברר אם תעשו את זה. תודה רבה, שרית. אני מבקשת לסכם את הדיון הזה. סליחה, הדבר הכי חשוב והעיקרי לא נאמר פה, אני מאוד מבקש. בשם אלפי משפחות שחתמו על דרישה אחת מרכזית, אני מבקש את האפשרות להציג אותה. האם אפשר? בבקשה. אתם רואים את כל רשימת הדברים, אתם רואים את הסתירות הפנימיות. אני אישית לצערי מהחלוצים בגלל שאימא שלי נמצאת בבידוד ב"מגדל נופים" כבר חמישה שבועות. ברור לגמרי שהמצב בבתי האבות חמור יותר מאשר בבני ברק, חייבים להבין את זה. אחוז הנדבקים יותר גדול. זאת לא פצצה מתקתקת, זאת שריפה בשדה קוצים. שריפה שמתפשטת כל יום,

אז מה הבקשה שלא דיברנו עליה? הדרך היחידה לטפל בזה היא להעביר את זה למנהלים, משרד הבריאות לא יודע לנהל,

הוא לא הוכשר לזה, לא רופאים, לא רגולטורים, כמו שבבני ברק לקחו ריכוז, הביאו מפקד מהצבא או שלא מהצבא, פיקוד העורף או גורם אחר, אבל גורם אחד, מנהל אחד שיתכלל את כל הצרכים. הזכירו פה המון צרכים, יכולתי להוסיף עוד עשר לפחות מהניסיון שלנו, ולצערי הניסיון שלנו הולך ומתגבר. הסתירות הפנימיות. אתמול אמרה פרופ' סדצקי שיש הנחיה כבר שבוע לבדוק את כל הדיירים בבתי האבות שבהם התגלה מקרה. עכשיו אמרה פה נציגת משרד הבריאות שזה שיקול דעתו של הרופא המחוזי. אין נוהל מחייב, אין תהליך מסודר, אין ריכוז של צרכים. אי-אפשר לבקש מכל בית אבות או מכל משפחות דיירים לחפש לבד את הציוד,

אני מתרוצץ כבר יותר מחודש בין כל הגורמים האלה, כולם מכדררים אותנו, זה אומר זה שייך

אדוני, אני חייבת לסיים, מתנצלת, הבנתי. זה הדבר הכי חשוב שצריך לצאת מהפגישה הזאת, חייבים להוציא את הדבר הזה מידי הגורמים הספציפיים. משרד הבריאות לא מסוגל לנהל, אני לא בא אליהם בטענות, אלו לא היכולות שלהם, הם לא הוכשרו לזה. מדובר במשבר הרבה יותר מבני ברק. בבני ברק רוב הנדבקים הם ילדים, הם צעירים. כבר אמרת את זה, אני מתנצלת, אני חייבת לסיים. דווקא חברת הכנסת מירב כהן בתחילת דבריה העלתה את הנושא הזה, אני מודה לך שהדגשת את זה שוב. אנחנו רואים שיש הרבה סתירות פנימיות, אבל לא רק בניהול המשבר בבתי אבות, למרות כל הכאב. אנחנו מבינות טוב מאוד, ובגלל זה קיימנו את הדיון, שדווקא בתי אבות שנמצאות בהם הקבוצות עם הסיכון הכי גבוה להידבקות ולתחלואה, וגם במקרה של תחלואה סכנה מאוד גבוהה לעבור את המחלה ולהבריא ממנה. אנחנו יודעים שצריך להתמקד ולנסות לתת מענים לכל הבעיות שקיימות במקרה הזה. אנחנו יודעים שיש צורך להתמקד בקבוצת

אנחנו רואים שהאחריות מתפזרת על פני משרדים שונים, כמו בניהול כל המשבר הזה. אולי הכעס יותר גדול עכשיו כי הקבוצה בסיכון גבוה, אבל לצערי הרב, בכל הדיונים שניהלתי בוועדה פה רואים שיש כאוס מסוים ואי תכלול של כל המשאבים הקיימים במדינה שמאפשרים טיפול יותר יעיל בבעיות המצטברות בעת המגפה, בעת משבר כזה. אנחנו רואים את המחסור בבדיקות בהרבה קבוצות שנמצאות בסיכון, אנחנו רואים דיליי בהגעת הבדיקות לאוכלוסייה הערבית; אנחנו רואים דיליי בהגעת הבדיקות לאוכלוסייה החרדית, הנגב לא מקבל את השירותים כמו שצריך; ואנחנו רואים גם שבתי האבות, כל סוג של דיור לאנשים, אם זה סיעודיים, ואם זה מוגן ואם זה בתי אבות, כל קבוצה מקבלת שירות מסוג אחר וכוננות. משרד הרווחה צריך לספק מיגון לסוג הזה של דיור ומשרד הבריאות צריך לספק, וכל משרד מספק בקצב שלו. מה שבטוח, הפניות שהיו עד עכשיו לוועדה אומרים שלמשל אספקת אמצעי המיגון לקויה ביותר בכל המוסדות האלה, לא חשוב לי מי אחראי ברגע הזה. יש ממשלה שצריכה לתכלל את כל הפעילות הזו. אני מבקשת לקבל את התשובות כמו שביקשתי תוך כדי הישיבה. אני גם מבקשת מפיקוד העורף להתייחס האם הם הולכים לטפל באופן נקודתי גם בבתי אבות במחסור הקיים וגם מבחינת צוותי החירום. אני מבקשת ממשרד הבריאות לדעת אם הם ינסו עכשיו לעזור באספקת שמות של צוותים רפואיים וסיעודיים לבתי האבות שחסרים בהם צוותים. אני יודעת שנאמר לי פה בישיבה שמנסים לעזור. אני רוצה לראות הוראות יותר ברורות איך באמת לעזור ולתת צוותי חירום במקרה הזה, או ששוב יבקשו מפיקוד העורף לספק מהצוותים הרפואיים שנמצאים במקרה הזה באחריות שלהם. לצערי הרב, אנחנו נוגעים בנושא מאוד כאוב, אלה אנשים ואזרחים שמגיע להם לחיות בכבוד וליהנות מהגנה מקסימלית בימים קשים כאלה. אני מודה לחברת הכנסת מירב כהן שהתעקשה לקיים את הדיון הזה, ועבדה קשה כדי להביא בפנינו את הבעיות. אני מאוד מקווה שנקבל את התשובות אפילו לפני חג פסח כדי שנוכל להתייחס לזה ולהבטיח שלפחות בתקופת החג יוזרמו יותר כוחות לסייע לצוותים שנמצאים, ושהם בעצמם גם רוצים להיות עם המשפחות שלהם. אני מקווה שיהיו תשובות מפיקוד העורף מחר בבוקר, לפחות להתארגן לתת לאלה מחברי הצוות שרוצים להיות עם המשפחות להתאוורר ליום-יומיים-שלושה ולחזור יותר חזקים לעבוד במשמרות שלהם. מודה לכולם.

אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:58.